אני רוצה לשמוע את משרד הפנים ומשרד הכלכלה בלבד, ואז נקבל החלטה. המשרד לביטחון פנים. פעלנו לבקשת משרד הכלכלה לפני חודשיים ותיקנו הוראת שעה בסוגיית האיירסופט והשימוש הפוטנציאלי בו לפגיעה ולטרור, והפיקוח עליו. הסכמנו לקיים את הוראת השעה הזאת ולתת לה חודש נוסף הארכה, ובלבד שהמשרדים יזוזו מהר ויבצעו את עבודתם. פנה אליי השר לביטחון פנים אתמול וביקש שנאריך בחודש, וגם שרת הכלכלה פנתה במכתב וביקשה את ההארכה הזאת בחודש. התנאי שלנו להארכה זה לדעת שבחודשיים האחרונים נעשו המון פעולות, שהעסק מתחיל לזוז, ושאכן בתוך חודש נקבל פה תקנות וכללים חדשים לצמיתות בסוגיית האיירסופט. נציג המשרד לביטחון פנים, נא לסקור בפנינו מה הפעולות שעשיתם בחודשיים האחרונים לקידום הנושא הזה. אני אתחיל, אדוני היושב-ראש, לפני שהגורמים המקצועיים יתייחסו. בחודשיים האחרונים, מיד לאחר שהוועדה אישרה את עצירת היבוא, התכנסנו כל הגורמים שעוסקים בניסוח החקיקה, משרד הכלכלה, המשרד שלנו וגם משרד המשפטים, בליווי של משרד רוה"מ והמל"ל כל הגורמים שותפים. יש כבר נוסח של תזכיר חוק די מגובש, יש עוד כמה נושאים שצריך לסגור לגבי תחולה ולגבי כמה נושאים של סמכויות הפיקוח שלנו, אבל אלה נושאים, מה שנקרא "נושאים פנימיים". כמה אתם רחוקים מהחוק? כמה אחוזים ביצעתם? כמה אחוזי עבודה עוד יש? מבחינת תזכיר החוק, הנוסח די מגובש. משרד ראש הממשלה ביקש מאיתנו להפיץ תזכיר בשבועיים הקרובים, אני מקווה שנוכל לעמוד בזה. אני באמת חושב שאפשר לעשות את זה. יש עוד כמה נושאים, אחר כך ניתן יהיה להסדיר. זה לא משהו שצריך לעכב. מעבר לתזכיר החוק יש את כל נושא ההסדרה, הרגולציה,

יש צוות אצלנו מנהל האגף כלי ירייה יגיד אולי כמה מילים על זה,

צוות בין-משרדי שעובד ממש על פרטי הפרטים כדי להיות מוכנים יחד עם החקיקה, כדי שלא נעכב אחר כך, גם נושא הרישיונות, ההסדרה, על מה זה יחול ואיך כל העסק יעבוד בדיוק בפעול. יש עבודת צוות מאוד טובה עם משרד הכלכלה. משרד הכלכלה, בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש, אני מתנצל שאני לא שם, האומיקרון מבקר. תודה על ההתגייסות ועל קיום הישיבה הזאת בהתרעה שקיימת. כמו שהצגת, ואני לא רוצה לחזור על דבריו של הקולגה מביטחון פנים, השרה ממשיכה לגבות את המדיניות הממשלתית ומבקשת מכם להמשיך או לתקף את בקשתה המקורית לשלושה חודשים. כפי שהוצג, אנחנו משתפים פעולה, דנים ביחד, יש דיונים לאורך כל החודשיים האחרונים, דיונים נמרצים בין כל הגורמים בממשלה. כמו שצוין, גם המנכ"ל - - - אתם תביאו את זה בתוך חודש? אני מאוד מקווה. למה לקוות? אמרתם "דחוף". אמרתם "הצלת נפשות". אמרתם "טרור". מלחמה בטרור זה מחייב מהירות ביצוע. אתה צודק במאה אחוז, אני חושב שכולם רתומים. אני לא רוצה את התשובה "מקווה", תגידו "כן". תגידו שבעוד חודש זה יקרה. הייתי רוצה לענות לך את התשובה הזאת, אבל זה לא בחצר שלי. בחצר של מי זה? של המשרד לביטחון פנים. תזכיר החוק הוא שלנו. המשרד לביטחון פנים, תביאו את זה בתוך חודש? שוב, יש ממש נושאים אחרונים לסגור. אני חושב שאפשר יהיה להביא את זה בחודש הקרוב, לפחות לפרסום תזכיר חוק.

גיבשנו מתווה. אנחנו מחכים לכמה תשובות ואישורים ממשרד המשפטים. כמה אחוז מהעבודה נעשה? הרוב הגדול. הרוב הגדול של תזכיר החוק מגובש. ברגע שהוא מגיע, הוא לא מגיע אלינו, מגיע למקום אחר. הוא מפורסם להערות הציבור. יש ועדת שרים לחקיקה. הוא הולך לוועדה אחרת. הדיונים יהיו בוועדה לביטחון פנים, כי זו הוועדה שאחראית על חוק כלי ירייה. הכנתם את היושב-ראש לביטחון פנים? אנחנו בשיח רצוף איתה. אני חושב שהיא כבר מכירה את הנושא. אני גם אציין, אדוני, שבחודשיים האחרונים, חלק מהדיונים היו בהשתתפות מועדוני האיירסופט, מה שנקרא "הגורמים הרלוונטיים אצלם", גם שיח של הרגולציה שלנו וגם של הגורמים המקצועיים. היה דיון, שמענו אותם. אנחנו בוחנים את הכול. כמו שאמרתי גם להם, אנחנו יכולים ללכת בדרך מאוד קלה מבחינתנו, אנחנו מנסים ללכת בדרך שתאזן את כלל השיקולים שעומדים, גם שלהם, גם של הביטחון. נניח שאתם מביאים את תיקוני החקיקה ואת התקנות בעוד חודש. מה יקרה עד שזה יאושר? הוועדה יכולה לפעול מהר ולגמור את זה? זה צריך להגיע בעוד שבועיים כדי שזה יעבור דיונים בוועדה. אנחנו נבקש את הליך החקיקה המקוצר שאפשר, גם בפרסום וגם בפרק הזמן, כמו שאדוני בטח מכיר, מוועדת השרים לחקיקה לדיוני ההכנה בוועדה לביטחון הפנים. נבקש לקצר את הדיונים, ויכול להיות שנצטרך עוד ארכה כזאת או אחרת, אבל אנחנו עובדים בכל הכוח, כדי שזה יהיה מוכן לפרסום הכי מהר שאפשר. זה מה שלא רצינו, שנתגלגל פה בערכות. אמרו לנו "מצב חירום", "טרור". אני רוצה חירום, טרור, כמו שנלחמים בטרור, לא כמו שנלחמים ברגולציה. זה נושא שמקודם, לפחות שאני מכיר, בשנים שאני במשרד, הכי מהר שאפשר, בהפעלת כלל הגורמים הרלוונטיים. כולם מגויסים לזה. אנחנו מאשרים לכם הארכה של חודש, ובתקווה - - - אי-אפשר להגיב קודם?

אי-אפשר היום להגיב, כי בסמכות הוועדה היה להאריך בחודש, בהתאם לדיווח שנעשו פעולות. היום אין דיון תוכן. אפשר רק לומר משהו בהקשר הזה, היושב-ראש? אתה יכול להגיד משפט. הבעיה, מעבר להארכה של החודש, שהיבואנים לא יכולים לייבא כבר חודשיים. עוד חודש הם לא יוכלו לייבא. הליך החקיקה לא יסתיים בתוך חודש, מה שלא יהיה. מתי בפועל היבואנים יוכלו להגיש בקשות יבוא? נגיד תחת ההסדרה של הבט"פ, תוך - - - כל זה כבר אמרנו.

לא אמרנו, כי אם אתם נותנים להם עוד חודש. אמרנו שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד חודש. הם לא יכולים לעבוד בחודש הזה בנוסף.

לזה הגענו במיוחד היום. אם אתה מאריך להם את זה בחודש לצורך העניין, הם אכן עושים עבודה - - - יכול להיות שאחרי החודש הזה לא נאריך.

שלא תצפו, לא הצלחתם להביא את התיקונים האלה בתוך שלושה חודשים, כשיש מצב חירום, אל תצפו להארכה נוספת. מעבר לזה,

זה לא רק התיקונים, זה מתי בפועל היבואנים יוכלו להגיש בקשות יבוא חדשות? בוא נאמר תחת הבט"פ. בחודש הזה הם לא יכולים. גם את הקודמות לא מאשרים, אני רוצה שתבין. בהתאם להחלטה הקודמת שלך שמה שהיה לפני זה יאושר ויכובד, גם את זה הם מחזיקים היום. גם את הבקשות האלה. יש בקשות במערכות ליבואנים - - - למה מחזיקים? סיכמנו שמה שהוזמן קודם לדיון אצלי - - - אין לזה שום תגובה. למה מחזיקים את הדברים? סוכם שמה שאושר לפני ההגעה אליי - - - כמובן אנחנו מכבדים את כל הרישיונות הקיימים. אין רישיונות קיימים שבוטלו. אז מה הפער ביניכם? אנחנו מדברים על בקשות שהוגשו בערך שלושה חודשים טרם הדיון הראשון.

בבקשות יקשיבו לכם וידברו אתכם, ובסמכותם לחרוג במקרה של בקשות. אתם תעשו דיאלוג איתם.

האם הם באמת יכולים להבטיח ליבואנים שבתוך חודש הם יכולים להגיש בקשות חדשות? אף אחד לא יכול להבטיח להם בשלב הזה. אדוני, את המצוקה שהצגת, אני שמעתי. הבקשות מוגשות והן מאושרות. יש שלוש בקשות שהוגשו בתקופה הזאת ואושרו. מתוכן שתיים אושרו. יש לנו עוד בקשה אחת בכמות מאוד גדולה, שעתידה להיות מאושרת. האם אפשר לסכם שבינתיים הם יוכלו להגיש את הבקשות לפי הנוהל הקיים?

בקשות חדשות לא. זה מרוקן את התקנה הזאת מתוכן. אני רק מבקש לחדד בפניך נקודה. אני מבקש להזכיר לך ולדוברים המכובדים שאיסור היבוא הוא על רשימה מאוד מצומצמת של כלים שניתנים להסבה. לא עצרנו ליבוא כלים שלא ניתנים להסבה. לא עצרנו ליבוא תחמושת. לא עצרנו ליבוא את רוב חלקי החילוף. ולכן כמו שאמרה הרשות המוסמכת מטעמנו, ריקי, לא נמצאות כרגע על שולחנה בקשות שלא טופלו.

ככל שיש גורם ספציפי שהגיש בקשה לפני כן, והיא נמצאת בבדיקה מסיבה כזאת או אחרת, ואני מציע, אדוני היושב-ראש, שלא ניכנס כרגע למקרה ספציפי, כי יש דברים - - - אנחנו לא ניכנס למקרים ספציפיים, רק תקיימו את המדיניות שהצגנו וסיכמנו עליה. הבקשות שאושרו לביצוע, בקשות שהוגשו במהלך התקופה הזאת ועוד לא אושרו, לבוא ברצון טוב ולראות אם זה פוגע בעסק ולסייע לו לקיים את העסק בתקופת הביניים. השאלה הנשאלת היא, האם יש כלים שמותרים ליבוא בשלב זה, ועליהם כן ניתן להגיש בקשות? זה ביניכם. אני מהמועדונים שכן קיבלו. הסחבת הייתה לא פשוטה, אבל קיבלתי את הרישיון שלי. קיבלת את הרישיון, ולא ניצלת אותו. ניצלתי אותו, זה פשוט לוקח זמן. מתוך 380 כלים בסך הכול ייבאת 38. אדוני היושב-ראש, נכנסו לי פעמיים בדיבור, מאוד חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת. בבקשה, תחדד. העניין הוא שמשרד הכלכלה בפועל, יותר נכון הרשות המוסמכת, אני לא יודע מה ההיררכיה שם בדיוק, עושה הכול כדי למנוע יבוא של הכלים האלה. אי-אפשר לקרוא לזה בדרך אחרת. עוד לפני הדיון שקיימנו פה ב-25 באוקטובר, לא רק אני, גם יבואנים אחרים הגישו בקשות לרישיונות, נאמר לנו שהכול בטיפול, הניירת הוגשה כמו שצריך. ותאמין לי גם פה מדובר בסחבת לא קטנה, וכל הדברים האלה לא טופלו עד היום. איך אתה יכול לפרש את זה? יצא פה צו שנתן להם חודשיים כביכול להכין את הקרקע למעבר, בזמן הזה אנחנו לא עובדים. יש לי רישיונות שאושרו לחלקים, לכדורים ולדברים אחרים, שכבר פגים. הם הוגשו באותו מעמד של הבקשה לרישיון כלים. ינון, אני רוצה שאישית תיכנס למקרה הזה ותנתח אותו, ותראה אם נעשה עוול או אם ניתן לסייע לתקופת הביניים. תבוא לקראת הבן אדם שהציג פה את המצוקה שלו. מקובל.

אנחנו מאריכים את זה בחודש. ממשלה שרוצה להילחם בטרור ופנתה אלינו על איירסופט בגלל טרור, תגמור הכול בתוך חודש. אם היא לא יודעת, שלא תצפה שיהיו פה הארכות, כי כנראה זה לא מלחמה בטרור. בטרור נלחמים בתוך חודש. יש לכם חודש להביא את כל מה שאתם צריכים ולגמור את התהליך הזה. תודה רבה. הקראה והצבעה. אני אקרא את הצו. יש תיקון נקודתי שהבנתי שהייעוץ המשפטי כאן רוצה, אז נתקן תוך כדי. סעיף 1 "בצו היבוא והיצוא (איסור יבוא כלי איירסופט)" - - - תקראי מההתחלה. טיוטת צו היבוא והיצוא (איסור יבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה (תיקון), התשפ"ב 2021. בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא , התשל"ט 1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מצווה לאמור: 1. בצו היבוא והיצוא (איסור יבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה (תיקון), התשפ"ב 2021, בסעיף 4, במקום "לחודשיים" וכאן הבנתי שאתם רוצים לתקן - - - את התאריך. במקום "לחודשיים" מיום פרסומו יבוא "עד ליום כ"ו בשבט התשפ"ב (28 בינואר 2022)". פשוט לנקוב בתאריך המדויק. לנקוב בתאריך, מהותית זה אותו דבר כמו שפרסמנו קודם. 2. תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשפ"ב (28 בדצמבר 2021). תודה רבה.

הצבעה. הצבעה אושר.

אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:53.